בוקר טוב, היום ה-1 לינואר 2019, כ"ד בטבת תשע"ט. הצעת חוק בנושא החיסונים. הצעה ראשונה של חברת הכנסת מירב בן ארי, והשנייה של חברי,

השלישית של החברה, חברת הכנסת שולי מועלם.